בוקר טוב לכולם,

היום כ"ז באדר ב' התשפ"ב, 30 במרץ 2022. על סדר היום: הצעת צו בריאות העם (נגיף הקורונה